צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4), התשעט-2019 (השוואת שיעור מס הקנייה החל על טבק לגלגול לשיעור המס החל על מוצרי טבק דומים).

מס הקנייה על סיגריות מורכב מאחוזים וממס קצוב. המס האחוזי הוא אותו מס אחוזי, 270%. המס הקצוב על חפיסות סיגריות מורכב ממס שחל על יחידות של סיגריות, על 1,000 יחידות סיגריות. נדרשנו לעשות התאמה של הצו כך שהמס על הטבק לגלגול, שמגיע בכמות של גרמים וקילוגרמים, יהיה זהה לכמות הגרמים שנמצאים בחפיסות סיגריות. בסיגריות יש מס קצוב, מס מינימום של 15 שקלים לחפיסה. גם כאן היינו צריכים להתאים את המס המינימאלי על טבק לגלגול. אחרי שעשינו את כל ההתאמות, יצא שמוטל על כל קילוגרם טבק לגלגול כ-1,000 שקלים מס קנייה. האם בעקבות זה שהעליתם את המס ראיתם שיש ירידה בתחלואה, ראיתם שיש פחות מעשנים? אנחנו עוקבים אחרי הכמויות. היבואן מביא את הטבק לגלגול לארץ, אחר כך מדווח בנמל כמה משוחרר. ראינו ירידה בכמויות של הטבק לגלגול מאז כניסת הצו לתוקף. הירידה בשיעור הגלגול הייתה משהו כמו 50%. יכול להיות שבגלל שהמחסנים היו מלאים ראיתם ירידה בייבוא. יכול להיות שאין ירידה במעשנים. אנחנו עוקבים בסקרים שלנו

בסקר האחרון שלנו לא רואים עדיין את ההשפעה הזאת של העלאת המס על הטבק לגלגול. אנחנו עוקבים גם אחרי

אנחנו לא רואים עלייה בשיעור המעשנים, שזה תמיד סימן חיובי. בשנה האחרונה ראינו עלייה בפנייה לגמילה מעישון, עלייה של כמעט שישה אחוזים בהשוואה לשנה קודמת. במוצר החליפי של הטבק לגלגול, שאלו הסיגריות הרגילות, ראינו עלייה קטנה של שישה אחוזים. הירידה הגדולה בטבק לגלגול לא עברה כולה לסיגריות, לפחות חלק ממנה פנה לגמילה מעישון. אנחנו גם רואים השפעה על הנוער. אנחנו רואים ירידה בהתחלה של עישון בקרב בני נוער. הנושא הזה של המיסוי הוא לא נפרד, הוא מתחבר למדיניות כוללת שמוביל משרד הבריאות. בשנתיים האחרונות, חוץ מענייני המיסוי, היה תיקון מאוד מקיף לחוק הגבלת הפרסומות. החפיסות היום נראות בעיצוב אחיד, ללא סימני לוגו, הן מוסתרות בנקודות המכירה, לא רואים אותן, הן מאחורי ארון סגור. אין פרסומות באמצעי המדיה, למעט הפרסומות בעיתונות הכתובה. פתחנו מוקד גמילה מעישון. גם הורחבו האפשרויות של גמילה מעישון בקופות החולים. יש המון שינויים במקביל. אנחנו רואים היום את הנקודה כנקודת זינוק,

נראה בשנים הקרובות. מר גבע, אתם תומכים בזה? הדבר שהפריע ופגע בפוטנציאל המשמעותי של השפעת המיסוי הזה זה שחברות הסיגריות הורידו מהר מאוד מחירים על מותגי סיגריות.

משכו אליהן חזרה מעשנים ונוער בגלל הפחתת המחיר של הסיגריות,

לא היה הרעיון של השוואת המס. אנחנו בשאיפה שהמחירים ילכו ויעלו, לא שיהיה כל הזמן משחק קרוסלה מורידים את זה, מעלים את ההוא. כולנו בשאיפה שיפסיקו לעשן, לא שהמחירים יעלו. חשוב לנו שהנוער יפסיק לעשן. אתם תומכים בזה? שר הבריאות ליצמן פנה בזמנו לשר האוצר בבקשה שישווה את המס. זאת הייתה העמדה שלנו בעתירה לבג"ץ. אני זוכר, היה כאן דיון בוועדה.

הולכים לעשות עם 450 מיליון שיגיעו מההכנסות?

שהוא לא השווה את נטל המס בין טבק לגלגול לבין סיגריות, הוא גרם למצב שבו נטל

בעיקר על השכבות החלשות שמעשנות טבק לגלגול,

בחשבון שעל הטבק לגלגול, להבדיל מסיגריות, יש

היא נאלצת לשלם 12% מכס. על טבק לגלגול יש מס קנייה וגם מכס. על סיגריות יש רק מס קנייה. צריך לזכור שטבק לגלגול, להבדיל מסיגריה, הוא לא מוצר מוגמר. מי שמעוניין לעשן סיגריה שמורכבת מטבק לגלגול צריך לרכוש פילטר, צריך לרכוש נייר. להבדיל מסיגריה, בטבק לגלגול יש פחת, כי בתהליך הכנת הסיגריה חלק מהטבק הולך לאיבוד, חלק מהטבק מתייבש. אם רוצים להשוות את נטל המס, ההשוואה צריכה להיות בהתחשב בכל הפרמטרים שציינתי. אמנם הטבק לגלגול הוא מוצר מיובא, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי עבור "דובק".

מעסיקה עובדים רבים, מפרנסת מאות משפחות. אתם יצרנים יחידים של טבק בישראל?

"דובק" היא יצרן הטבק היחידי בישראל, היא מפרנסת מאות משפחות במישרין ובעקיפין. אני לא צריך לספר לוועדה הנכבדה מה קורה כיום מבחינת העסקת עובדים. "דובק" לא רוצה לפטר עובדים. התיקון הזה גרם למכה קשה ביותר ל"דובק", כי אנשים עברו מעישון טבק לסיגריות.

הזה רק גרם למעבר אנשים מטבק לסיגריות, לא לשום דבר אחר. בפסק הדין של בג"ץ נאמר שהדיון בנושא צפוי להימשך, שניתן יהיה להוסיף ולבחון מה הוא הפתרון המתאים בהתחשב במכלול הנסיבות. בג"ץ התכוון לוועדת הכספים הנכבדה. בית המשפט העליון, כשהוא נתן את ההנחיה שלו, הפנה את העניין לוועדת הכספים שתדון במכלול הנסיבות. אנחנו מבקשים שהוועדה הנכבדה תשקול את הדברים האלה. שר האוצר דאז משה כחלון התנגד בבג"ץ להשוואת נטל המס, ואני מצטט: "על מנת שלא להכביד בנטל המס שנושאת האוכלוסייה הצורכת את הטבק לגלגול, שלהערכתו מוחלשת יותר מבחינת סוציו אקונומית". גם שר האוצר דאז שם את הדגש על הדבר הזה. ההחלטה של בית המשפט העליון ניתנה חרף התנגדותו. התיקון שעומד בפני הוועדה הנכבד היום גורם לעיוות קשה שאותו אנחנו מבקשים לתקן. מהתיקון הזה המדינה מכניסה 450 מיליון שקל. אולי

שמהסכום הזה המדינה תפצה את מפעל "דובק" במידה והעובדים שלו ייפגעו. שנה וחצי זה מתנהל ככה. אנחנו לא מחדשים בעניין הזה, היה בג"ץ בעניין הזה. עמדת היועץ המשפטי לממשלה הייתה שונה מהשר. אני בעד להעלות, רק אני אומר שאם המדינה מכניסה 450 מיליון שקל מהמס הזה, שתדע לפצות את מפעל "דובק" אם העובדים שם נפגעים. אני מסכים. אכפת לנו מאוד הנושא של העובדים. ל"דובק" בעת הדיון בבג"ץ היה רווח משמעותי ביותר בשוק הטבק לגלגול, כ-38%. זה דבר שהחזיק ומחזיק את "דובק", זה מאפשר ל"דובק" להעסיק את העובדים בייצור המקומי. העניין הזה עבור "דובק" כיצרן מקומי, כיצרן כחול לבן, הוא מאוד מאוד חשוב. הדבר הזה ישרת את המותגים הזרים, שחלקם בשוק הטבק לגלגול נמוך יותר משמעותית. עשינו חישוב מדויק של כמות הטבק שנמצאת בחפיסה של טבק לגלגול לעומת כמות הטבק שנמצאת בחפיסת סיגריות. כמובן שיכול להיות שמישהו בוחר לעשן רק חלק מהסיגריה, כמובן שיכול להיות שהוא זורק חלק מהסיגריה, כמובן שיכול להיות שיש מישהו שבתהליך הגלגול נופל לו קצת טבק. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד שבגלל שיש פחת מסוים בסיגריה

אנחנו מסתכלים כמה כמות טבק לגלגול מגיעה, כמה טבק בכמות סיגריות מגיעה, ואז משווים את המס. לגבי סיגריות יקרות וזולות, אז במרכיב המס יש את האפקט של המס האחוזי. זה לא רק שיש מס קצוב, שאז על הטבק לגלגול מושת מס הרבה יותר גבוה, אלא יש גם מס אחוזי. ככל שהמותג יותר יקר, כך גם המס שמושת הוא יותר גבוה על אותו ייבוא. מדובר פה על הכנסה גבוהה שהמדינה מקבלת כתוצאה מהאישור הזה. אם תהיה פגיעה בעובדים, אני מבקש שידעו לתקצב אותם באופן כזה שהפגיעה לא תהיה פגיעה קשה. אנחנו נאשר את אישור הצו יחד עם ההצעה שלי. צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4), התשע"ט-2019 (השוואה שיעור מס הקנייה החל על טבק לגלגול לשיעור המס החל על מוצרי טבק דומים). מי בעד אישור הצו, ירים את ידו?

מי נמנע? הצבעה אושר. הצו אושר. הישיבה ננעלה בשעה 12:38.